בחשוון התשפ"א, 26 באוקטובר 2020. הנושא על סדר היום הוא הקמת ועדת משנה לקידום ופיתוח התחבורה הציבורית בחברה הערבית. חברי ועדת המשנה יהיו: חברת הכנסת איימן ח'טיב יאסין תהיה